בוקר טוב לכולם, גם למי שהגיע לכבד אותנו בנוכחותו, חברת הכנסת מיכל וולדיגר. בוקר טוב גם לכל הצוות. בוקר טוב למי שאיתנו בזום.

וכהוכחה לזה הזמנתי אותך. אנחנו מדברים על זה כל הזמן,

אני מקווה שנצליח להפגין כלפי חוץ את היכולת לדבר כל

אני חושבת שהדיוק שלך הוא בהחלט במקום. אם אפשר לשים את המצגת. מבחינתי, המיזם למיגור העישון רק לשם ההבנה מתעסק בהתמכרויות מאוד ספציפיות לטבק ולחומר הפעיל של הניקוטין. מבחינתי, ברגע שאנחנו מדברים

היא נמכרת,

כולל ארבע חפיסות של סיגריות נמכר ב-50 ש"ח בגלל שאין מיסוי על סיגריות אלקטרוניות במדינת ישראל כרגע, לצערי. הסיגריות האלקטרוניות הפכו להיות שער הכניסה

שמבחינתי הוא השקף הכי

וצוותים של מרחבים בטוחים,

גם עם נציגי מפיקים,

ששניים מהם אני רואה פה,

עבדנו בחמישה צוותי משנה - - -עבודה מאוד רצינית. יש צוות אחד שהתעסק בחינוך, מניעה

חשוב להדגיש שיש לנו תוכניות במינהל של משרד הרווחה גם תוכנית "יתד", גם "נוער, צעירים וצעירות" שיכול להיות שגם הם יצטרכו להיות חלק מהדיונים כשאנחנו נראה את סדר-היום של כל דיון,

אולי בשקף הבא?

זה בשקף הזה?

חיפשתי את השקף.

יש עוד המון נתונים,

ממצאי שאלוני השיתוף אנחנו מוציאים מעת לעת,

הכול באתר של הרשות לצעירים במשרד לשוויון חברתי ואני

קרוב לליבי. תודה רבה. משרד הבריאות ד"ר פבל ספיבק, אתה איתנו? שלום לך, בוקר טוב.

אני שמח להשתתף בוועדה ואני מייחל לוועדה עם פעילות ענפה ופורייה. אני ממלא כאן תפקיד

אני שמחה שהוועדה הוגדרה בכל השם הארוך הזה ושהגיעה העת שכולנו נירתם גם לנושא החשוב הזה לטיפול באתגרי הצעירים בחברה הישראלית. נושא ההתמכרויות הוא נושא שסובב את כולנו.

אנחנו חייבים לבחון את הקורונה משנה מגמות, עושה דברים, משפיעה על השוק הזה. אני חושב שאחד הדברים שאפשר מאוד לנצל בוועדה הזאת זה את מרכז המחקר והמידע, הוא נחשב מאוד אובייקטיבי, מקצועי ומדי פעם כשמזמינים ממנו דוח מחקר על סוגיות מסוימות, זה מאוד עוזר במקומות אחרים. לכן מה שאני מציע זה להיערך בעיקר לדור החדש של נפגעי הסמים ולא רק לדור הישן אסור חלילה להזניח אותו. לסיכום, אני מזמין את הוועדה לביקור בכפר, נשמח שתראו את זה מקרוב. תודה רבה לך. תודה רבה. דובר אחרון להיום בנושא הזה איתן אקשטיין, מייסד מרכז רטורנו. אתה איתנו? אתם רואים אותו? אם הוא לא פה אז אוריה גן, מנכ"ל עמותת מלכישוע. אני כאן, רק אין לי מה להוסיף על הדוברים האחרים, רק לברך על הקמת הוועדה ושלום לכל השותפים, שנצליח ביחד להתקדם.

שלום אוריה. מוערכת מאוד הבחירה שלך. אם צריך לעשות, אני פה. רבים וטובים מחבריי עשו שנת שירות במלכישוע וכבר שנים רבות אני שומע דברים טובים על המקום. אנחנו נעצור כאן את הדיון כדי לאפשר לצוות הוועדה להתארגן להחלפת הדיון. תודה רבה לכל מי שנכח, אני שוב מתנצל בפני מי שלא הספקתי לתת לו את זכות הדיבור.

אנחנו זמינים אני ומעיין מהצוות שלי ושאר האנשים אז אם יש דברים שחשובים לכם להדגיש עכשיו, צרו איתנו קשר, ואם לא, אנחנו מתכננים דיונים גם בספטמבר. ראו הוזהרתם בעניין הזה. אנחנו עוצרים את הדיון פה ובעוד חמש דקות מתחילים את הדיון של היערכות משרדי הממשלה לקראת הרפורמה בשיווק קנאביס. זה יהיה דיון מעט ממוקד יותר כפי שאתם יכולים להניח, אבל גם הוא אחראי ושקול. תודה רבה לכולם, אני סוגר את הישיבה. הישיבה ננעלה בשעה 10:30.